היום ה-7 במרץ 2022, ד' באדר ב' התשפ"ב, השעה היא 12:00. אנחנו עוברים לדון בהצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 63) (הסדרי עבודה גמישים להורה עצמאי), התשפ"ב-2022, כ/883, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וחברי כנסת נוספים, בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. ממש מרגש ומרגיע להגיע לתחנה הזאת. כולי תקווה שנוכל להקל על האזרחים בכלל, על הנשים ועל ההורים כדי שיוכלו למלא את תפקידם נאמנה, בלי ייסורים, בלי סבל, בלי תחנות מאתגרות בדרך. אני חייבת להגיד שהצעת החוק הזאת הונחה לראשונה על ידי חברנו המנוח סעיד אלחרומי שדאג שנשים בנגב שעבדו ועובדות בעבודות שהן בעיקר שחורות יוכלו להיות עם הילדים שלהן. אנחנו, בתקווה שהוא שומע את כולנו, נפעל שיהיה יותר טוב בעולם הזה. הוגשו הסתייגויות על ידי חברי הכנסת

אמסלם, קרעי, רוטמן, סמוטריץ', אזולאי, ארבל, מלכיאלי ופינדרוס. הם מציעים שלפני סעיף 1 יבואו שלוש מטרות חלופיות: 1. מטרת חוק זה לצמצם את חופש הפעולה של העסקים הקטנים. 2. מטרת חוק זה להגן על ההורים העצמאיים שנפגעים קשות מגזירות שר האוצר. 3. מטרת חוק זה לרצות את חברי הרשימה הערבית המאוחדת על מנת שלא יפרקו את הממשלה. מי בעד ההסתייגות של חברי הכנסת קיש,